בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה. היום יום שני, י"ד בכסלו התשפ"א, 30 בנובמבר 2020. על סדר היום: החיסונים לקורונה תמונת מצב ומה בין החיסונים השונים. באוגוסט קיימנו בוועדה דיון בנוגע לחיסון לקורונה ושמענו סקירה רחבה מן המכון הביולוגי וגם על חלק מן החיסונים הנוספים הקיימים. בינתיים קיימת התקדמות בדיווחים מן החברות השונות. בעיקר לאור הידיעות הבלתי פוסקות בנוגע לחיסונים, נשאלת השאלה האם לא נוצרה תחושה שעוד רגע מגיע חיסון ותבוא הגאולה לקורונה, בעוד שהמציאות האמיתית בשטח קצת אחרת. חלילה אין לנו עניין להיות פסימיים, חייבים להיות עם תקווה, אבל גם לא כדאי לחיות באשליות ועדיף להבין את המציאות בצורה ברורה. לכן נשמע היום מומחים בתחום. נרצה לדעת מה לאנשי המדע יש להגיד בעניין. נבקש שגם יסבירו על ההבדלים בין החיסונים. נרצה לשמוע על הסיכונים, שלאו דווקא מדוברים, על כיצד מתכננים לתעדף מבחינת סוגי החיסונים בשים לב לכל הפרמטרים, וכמובן נשמע בהמשך גם את משרד הבריאות בנוגע לכך. אדוני, אתה רוצה לומר מספר דברים? חבר הכנסת אלחרומי, בבקשה. בוקר טוב, גברתי היושבת-ראש ותודה על הדיון החשוב הזה. נוצר הרושם אצל האזרחים שאו-טו-טו הקורונה היא מן העבר, תוך חודש חודשיים כבר יהיו לנו חיסונים. ונפתור את כל בעיות העולם. זו התחושה, והתחושה הזאת מטעה מאוד ומסוכנת, כי אנשים למרות הקריאות ואני בקשר שוטף עם ראשי הרשויות, בעיקר במגזר הערבי אנשים הפכו להיות שאננים: "מה אכפת לך, עוד חודש יהיה חיסון, עוד חודש וחצי". אנחנו שומעים על מדינות באירופה, שם מדברים על יוני 2021 ואפילו מאוחר יותר שתהיה קליטה והחיסונים ייכנסו לפעולה. כאן נוצר אצלנו, גם הפוליטיקאים וגם אנשי המקצוע, הסיפור הזה. רכשנו 8 מיליון מהחברה ההיא, ויש ויכוח למה לא רכשנו מחברה אחרת ולמה לא נשאיר לנו רזרבה לחיסונים. כאן המקום, גברתי היושבת-ראש ואני שוב מודה לך על קיום הדיון הזה שנשים את הכול על השולחן בצורה אמיתית ונרגיע את השטח, שהסיפור לא הולך להיפתר מחר בבוקר. צריך להקפיד על ההנחיות, ודווקא בקרב אנשים שנמצאים בסיכון בתי אבות, אנשים מבוגרים, חולים שיש להם מחלות כרוניות. אנחנו כנציגי ציבור, כחברי כנסת צריכים לשדר את זה, ולא לשדר שאו-טו-טו בתחילת ינואר הכול מאחורינו. תודה, גברתי. תודה לך. אני יותר מאשר מסכימה איתך. תודה על הדברים האלה. נפתח עם פרופ' עמוס פנט, וירולוג מן הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, שייתן לנו סקירה ויאמר את דעתו. בבקשה, ותודה לך פרופ' פנט. תודה רבה. בעשר דקות אתן הקדמה כללית מאוד על איך אפשר לחסן, מה הגישות העיקריות לחיסון כנגד הקורונה. אדבר על הגישות השונות שיש במרוץ הבין-לאומי לפיתוח תרכיב כנגד הקורונה, הגישות העיקריות, ולאחר מכן אגע קצת ביתרונות ובחסרונות של הגישות השונות. נסתכל קודם כול מה הגישות הקלסיות לפיתוח תרכיבים ואחר כך נעבור לשיטות היותר מתקדמות וחדשניות, שדווקא הן היום המדוברות ביותר. נתחיל בגישות שאנחנו משתמשים בהן כבר עשרות שנים ויש עשרות חברות שמשתמשות בהן, בגישות הקלסיות. גישה אחת, שדומה לחיסון שאנחנו מקבלים בכל שנה לנגיף השפעת, היא לקחת מהנגיף את החלבון הקריטי שלו ולעורר את מערכת החיסון שלנו בגוף שתיצור נוגדנים שבסופו של דבר יגנו עלינו מפני הנגיף. לוקחים את החלבון העיקרי ובשיטות שונות מביאים אותו לידי הזרקה לאדם, לשריר. מערכת החיסון שלנו רואה את החלבון הזה של הנגיף ויוצרת את הנוגדנים המתאימים. השיטה הזאת טובה, אם כי בשפעת היא נותנת לנו רק 50% 60% יעילות חיסון, אבל זה לא בגלל השיטה אלא יותר בגלל הנגיף עצמו, שהוא נגיף בעייתי לייצר נגדו חיסון. נמצאת פה בין המאזינים פרופ' רות ארנון, שמכירה היטב את הבעייתיות ואת הקושי בייצור חיסון כנגד השפעת בגלל הנגיף עצמו, בגלל התכונות של הנגיף עצמו. שיטה שנייה שמשתמשים בה כבר כ-70 שנים משמשת לחיסון לשיתוק הילדים. לוקחים את הנגיף שמגדלים בדוודים גדולים בבתי חרושת, נגיף אלים, ולאחר מכן עושים לו אינאקטיבציה,

מחסלים את יכולת ההדבקה שלו, כך שבעצם מזריקים לגוף של האדם את החלקיק של הנגיף, כלומר את הנגיף עצמו, אבל לנגיף הזה כבר אין יכולת להתרבות ולגרום איזשהו נזק לאדם. עדיין המערכת החיסונית רואה את הנגיף כמשהו זר והיא יוצרת נגדו את הנוגדנים המתאימים. זו השיטה שסאלק בשנות החמישים השתמש בה לפיתוח התרכיב הראשון שאי-פעם פיתחנו בצורה מודעת, בצורה מדעית. החיסון הזה בטוח מאוד ומשתמשים בו עד היום. גישה נוספת שאנחנו משתמשים בה הרבה מאוד לאורך השנים היא לקחת את נגיף הבר, הנגיף שגורם למחלה ולעשות לו אטנואציה, להחליש אותו. יש שיטות שונות להחליש את הנגיפים, כך שהנגיף עצמו יוכל להמשיך ולהתחלק בגוף שלנו, אבל הוא איבד את הכושר שלו לעשות איזו תגובה אלימה כנגדנו. אנחנו שומעים בכל שנה על החיסון כנגד החצבת,

זה חיסון בטוח, חיסון מוחלש, אבל עדיין, כפי שאנחנו שומעים בכל שנה, יש בעיות לחסן אוכלוסיות שונות שמתנגדות לחיסון הזה ולא מסכימות לקבל אותו. שיטות יותר חדישות שיטה שמתבססת כבר על הנדסה גנטית, כלומר היכולת שפיתחנו בשנים האחרונות לטפל בגנים באופן נפרד במעבדה ולהנדס אותם. במקרה זה אנחנו לוקחים גן של נגיף הקורונה, את האינפורמציה הגנטית שלו. במקרה של נגיף הקורונה היא נמצאת בצורה של רנ"א. אנחנו יודעים היום לקחת את האינפורמציה הגנטית של הנגיף הזה ולהשתיל אותו בשיטות של הנדסה גנטית לתוך וירוס אחר שאינו אלים,

כלומר הוא לא פתוגני אבל הוא יכול לשאת את הנגיף של הקורונה. יצרנו פה בעצם מין מפלצת של נגיף חדש שאינו פתוגני, ולתוכו החדרנו את האינפורמציה שמסומנת פה בירוק לתוך האינפורמציה של הנגיף-הנשא. עכשיו אנחנו יכולים לגדל את הנגיף הזה שוב במעבדה, או בבתי חרושת בכמות גדולה ולהזריק את הנגיף הזה לשריר. הנגיף הזה ייכנס לשריר, ידביק את התאים בשריר ולאחר מכן יתחיל לייצר את החלבון של נגיף הקורונה. נקבל את החלבון של נגיף הקורונה, שמיוצר על ידי נגיף אחר זר, והמערכת החיסונית שוב תכיר את החלבון של הקורונה ותייצר נוגדנים כנגד הקורונה. בכל המקרים הללו שתיארתי עד עכשיו אנחנו מקבלים בסופו של דבר

של הקורונה ומערכת החיסון שלנו פועלת כנגדו. הגישה האחרונה היא של הרנ"א, שכולנו שמענו עליה בחודשים האחרונים, שבה אנחנו לוקחים את האינפורמציה הגנטית של נגיף הקורונה, שהיא רנ"א, לוקחים רק את האינפורמציה הגנטית שמקודדת, שנותנת לנו את החלבון עבור הקורונה, עוטפים את הרנ"א הזה במעטפת שומנית סינתטית שיוצרים במעבדה ומזריקים את הרנ"א הזה עם המעטפת שוב לשריר. הרנ"א הזה מסוגל להיכנס לתוך תאי השריר ולייצר שוב את החלבון שאנחנו מעוניינים בו, חלבון המעטפת של נגיף הקורונה. אלה הן הגישות השונות שעד היום אנחנו משתמשים בהן לייצור של חיסונים. ההבדלים בין החיסונים השונים, שחלקם יותר יעילים וחלקם פחות יעילים, לרוב מתבטאים בבעייתיות של הנגיף עצמו, פחות בבעייתיות של הפלטפורמות השונות שבהן אנחנו משתמשים, אם כי גם להן יש חשיבות מסוימת, כפי שנראה מייד. כשאתה אומר שלרוב מדובר בבעיה של הנגיף עצמו ולא בשיטה, אתה מכניס לאמירה הזאת גם את החיסון שמבוסס על רנ"א? אם הבנתי נכון, אין היום חיסון שעושים בו שימוש בשיטה של הרנ"א. נכון, אין היום שימוש בשיטה של רנ"א. רק אדגים מה הייתה הכוונה שלי. יש לנו את נגיף האיידס. אני העברתי 20 שנים לא רק אני, עם אלפי מדענים נוספים לפיתוח תרכיב האיידס בכל הגישות שאני מתאר פה, ולא הצלחנו עד היום. הבעיה היא לא כל כך בגישות הללו כמו בכך שהנגיף הזה משתנה במהירות גבוהה מאוד ולכן, בגלל התכונה הזו של הנגיף לא הצלחנו. דוגמה אחרת היא נגיף השפעת. אנחנו צריכים לחזור בכל שנה כדי להתחסן שוב. שוב, זה לא בגלל הגישות השונות אלא בגלל שהנגיף שמגיע אלינו בכל שנה הוא שונה מן הנגיף שעזב אותנו בחורף האחרון, לכן יש לנו בעיה ליצור חיסון לטווח ארוך כפי שהצלחנו בנושא שיתוק הילדים. בחיסון לשיתוק הילדים הילד מקבל מאז שהוא נולד, או אחרי חודש, את הזריקה כנגד שיתוק ילדים, ואולי בגיל שש עוד פעם מקבל את הזריקה כנגד שיתוק הילדים והוא מחוסן לכל חייו, כי הנגיף הזה, נגיף שיתוק הילדים, לא משתנה בהרבה. נגיף הקורונה משתנה, אבל לא בצורה רדיקלית. שמענו עכשיו שנגיף הקורונה קפץ מאדם לחורפן בדנמרק ומצאו ארבעה שינויים. אז יש שינויים, אבל הנגיף הזה לא משתנה הרבה, וזה אולי בכל זאת לטובתנו, שיהיה קל יותר בסופו של דבר לייצר תרכיב אמין. נראה עכשיו מה היתרונות והחסרונות בגישות השונות לפיתוח תרכיב החיסון כנגד קורונה. יש לנו את החיסונים של הרנ"א, של מודרנה ופייזר. היתרון הגדול שלהם הוא בפיתוח ובייצור. כאשר שתי החברות האלה התחילו לעבוד על חיסון לקורונה בחודש פברואר הייתה להן גישה איך לייצר רנ"א. הייצור של הרנ"א נעשה בשיטות של כימיה, ביוכימיה. אנחנו לא צריכים בשביל השיטות האלה שיטות ביולוגיות לייצור החיסון. זה גישה חדשה לגמרי, שבעצם אנחנו מייצרים פה חיסון בשיטה כימית, כפי שאנחנו מייצרים תרופות, אנחנו לא צריכים בשביל זה שיטות ביולוגיות. לכן מהר מאוד היו להם כל השיטות הכימיות והביוכימיות שדרושות לייצור החיסון הזה. מהר מאוד הם ייצרו את הרנ"א הזה שמתאים והם הגיעו ראשונים לניסיונות בבעלי חיים ולאחר מכן לניסיונות בבני אדם, ובאמת הגיעו במרוץ הזה לסוף הדרך כבר לפני כחודש. זה יתרון. החיסרון הוא השיטה חדשנית מאוד. עד היום העבודה עליה בבני אדם לא הייתה קיימת, לכן הם בעצם הראשונים. אולי הייתה קצת קיימת בשפעת אבל בצורה שולית מאוד. היה לנו ניסיון קטן מאוד בחיסון בשיטת הרנ"א. הם הצליחו והראו שהגישה הזאת יישומית אבל אין לנו עדיין הרבה מאוד ניסיון. הם עברו את הפאזה השלישית בהצלחה פנומנלית, עם 95% יעילות במניעת המחלה. הם הראו גם שתופעות הביניים, אם כי הן באחוז ניכר, לא מאוד קשות ולא היו מקרים של תמותה מן החיסונים האלה. עד היום חוסנו כ-100,000 איש. אילו תופעות יש? התופעות העיקריות הן חום ליום אחד, כאב שרירים, בעיקר באזור השריר ביד המחוסנת, קצת פריחה באזור החיסון, אבל לא היו מקרים שנדרשו לטיפולים אינטנסיביים כך שאי אפשר לדבר על סכנות מוחשיות בתקופת הזמן שיש לנו ניסיון, כלומר כמה חודשים. נכון להגיד שעדיין אין לנו מושג על

ארוכות-הטווח או אפילו בינוניות-הטווח של החיסונים האלה?

אולי השקופית הבאה, האחרונה, תפתח את הדיון על כל הנושא הזה של ניסיון בחיסונים ומה דרוש, מה אידיאלי ומה מצוי היום. הגישה הבאה היא שימוש בנגיף-נשא לא אלים, שלתוכו שותלים את האינפורמציה הגנטית של הקורונה. יש לנו פה שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא אוקספורד שפיתחה את החיסון, ואסטרה זניקה, שהיא חברה אירופאית שעוסקת היום בייצור ובניסיונות הקליניים, ושמענו הרבה בשבוע האחרון על ה"פשלה" שהם עשו, שהם טענו בהתחלה שהיעילות של החיסון שלהם היא 70% ואז התברר שהם עשו ממוצע בין קבוצה אחת שבה הייתה יעילות של 90% לקבוצה שנייה שבה הייתה יעילות רק של 60%. זה כמו ממוצע בין תפוזים ואשכוליות. אחר כך הם חזרו בהם בעניין הזה והם יצטרכו כנראה לחזור שוב על חלק מן הניסיון לפחות. והדוגמה של המכון הביולוגי הישראלי, שעוסק בפיתוח של נגיף אחר כנשא, נגיף של בעלי חיים ולכן הוא לא פתוגני לבני אדם. המכון הביולוגי, שהתחיל קצת מאוחר בפיתוח, בחודש מרץ, הצליח לעשות עבודה מהירה מאוד של פיתוח התרכיב הזה, כל העבודה הפרה-קלינית בבעלי חיים, שהוכיחה שהתרכיב הזה אכן יעיל מאוד בבעלי חיים, וסיום של הפאזה הראשונה בבני אדם שהסתיימה זה עתה. אני צריך בגילוי נאות לומר שאני חבר בוועדה המלווה לפיתוח התרכיב הזה. יש פה משהו שמוזכר, שזה המחסנים הקלסיים, חלבונים כמחסנים, דוגמת החיסון כנגד שיתוק ילדים ושפעת. יש לנו ניסיון ארוך שנים. אלה חיסונים בטוחים עם ניסיון ארוך שנים. מזריקים אותם גם לתינוקות בני יומם ואין בעיה עם החיסונים האלה, תופעות הלוואי שוליות מאוד. הבעיה בחיסונים הללו, שהשיטה איטית יחסית ולכן החברות שמפתחות את התרכיבים על הבסיס הזה, ויש הרבה חברות שמפתחות את הגישה של חלבונים כמחסנים, אבל השיטה הזאת איטית יחסית ויקרה יחסית, מכיוון שיש צורך לנקות את החלבונים האלה ניקוי מאוד מאוד אינטנסיבי ולהוסיף להם חומרים מלווים שיעלו את היעילות שלהם. כמה חברות שמפתחות את התרכיבים האלה, כמו חברת נובה-ווקס האמריקאית וחברה צרפתית, נמצאות כבר בניסיון קליניים שלב 3. אני מעריך שבחודש אפריל הם יסיימו את הפאזה השלישית של הניסיונות שלהם. עד היום יש להם תוצאות מרשימות מאוד, לפחות בנושא האפקטיביות של החיסון,

שאין לשלול אותם והם יגיעו מהר מאוד לשוק ולידיעת הציבור. עכשיו השאלה הקלסית: באיזה חיסון לבחור? זה בעצם פתיחה של דיון. אגיד רק שהיום מפתחים בעולם כ-300 חיסונים שונים. יש כ-100 חיסונים שנמצאים כבר בניסויים קליניים. תוך כשנה יהיה מבחר אדיר של חיסונים לרשות הציבור. אבל בכל זאת אנחנו נמצאים עכשיו במצב חירום אז יש לשקול את שני הצדדים של המזרק הזה, מצד אחד את הצורך בחיסון מהיר, ומצד שני את הסכנות שמלוות בחיסון מהיר, שעלולות לגרום לכך שהרבה אנשים יסרבו לקבל חיסונים או יעדיפו לחכות קצת. פה תהיה בעיה של הסברה כמובן ויהיו הרבה בעיות שינבעו מן הצורך בחיסון מהיר על מנת להפעיל את הכלכלה. את זה אני משאיר כבר לאנשים שמבינים יותר ממני. תודה רבה לכם, תודה על ההקשבה, ואם יהיו שאלות אשמח לענות. תודה רבה, פרופ'

בהחלט נשמח שתישאר איתנו ואם תהיה לנו שאלה שלא תהיה עליה תשובה אנחנו סומכים עליך שתדע לענות. אני מברכת על בואו של חבר הכנסת יבגני סובה. נמשיך עם פרופ' שמואל שפירא, שאירחנו אותו פה באוגוסט בישיבה הקודמת שהייתה לנו, מנהל המכון הביולוגי, כדי לשמוע עדכון על מה שנעשה ואיפה הדברים עומדים. בבקשה, אדוני. תודה רבה וצוהריים טובים. אגיד כמה מילים על החיסון שלנו אבל קודם אדבר על הדרך ועל המהות של העבודה שלנו. בניגוד לכל המפתחים האחרים, למיטב ידיעתי, אנחנו לא חברה מסחרית ולכן אין שיקולים כלכליים מול עינינו. כמובן יש לנו שיקולי יעילות, אנחנו לא מתעלמים מן העלויות, אבל אין לנו שיקולים כלכליים. יש לנו שיקול אחד חשוב, שהוא האמת המדעית לטובת אזרחי ותושבי מדינת ישראל. זו הכוונה שלנו. אנחנו המקום היחיד במדינת ישראל שיש לו ניסיון ויכולת לייצר חיסונים. יש מאחורינו, כולל חיסון הקורונה, ארבעה וחצי חיסונים. החצי חיסון זה חיסון שאנחנו מפתחים למטרות מסחריות, חיסון ווטרינרי. יש לנו את היכולת, יש לנו את הניסיון גם לתכנן וגם לייצר. הכוונה שלנו והיכולת שלנו לייצר 15 מיליון חיסונים, גם לטובת אזרחי מדינת ישראל וגם לטובת שכנים קרובים לנו. כפי שאמר פרופ' פנט, שנתן סקירה יפה, סיימנו את שלב 1 לפני חמישה ימים. אם לא ניתקל בעיכובים מיותרים, עיכובים לא מצדנו, אנחנו אמורים להתחיל את שלב 2 תוך שבוע עד עשרה ימים. מה זה "עיכובים לא מצדנו"? הרמת לי להנחתה. לא הרמתי להנחתה, אבל אגיד, ולא אפרט יותר, שאם לא היינו נתקלים בעיכובים בדרך בעיכובים אני לא מדבר על מה שנצרך, אני לא מדבר על רגולציה נצרכת אלא על רגולציית-יתר ודרך דקדקנית מאוד. כבר אציין שחברות אחרות בעולם לא עברו את הדרך שאנחנו עברנו אף אחד לא הגיש תיק בטיחות גדול כמו שלנו, עם ארבעה מודלים בבעלי חיים. אז אני מקווה שנגיע לשלב 3 באפריל. למעשה להערכתי היינו יכולים להיות כבר עמוק עמוק בתוך השלב השלישי.

יש דרך לשחרר את הקושי הזה? כל יום אנחנו נלחמים כדי לקדם את החיסון הזה בצורה הנכונה והטובה ואני מקווה שלא נעבור תקלות נוספות. בחרנו בדרך שלנו מתוך האלטרנטיבות. פרופ' פנט הציג יפה מאוד את האלטרנטיבות. לא בחרנו בדרך שלנו כברירת מחדל כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות. בחרנו בדרך שלנו בצורה מושכלת, כי חשבנו שזה הדבר הנכון והבטוח לעשות. בחרנו בשיטה, שמצד אחד היא שיטה מודרנית, ומצד שני יש לה בסיס. הבסיס, כפי שנרמז קודם, ואפרט קצת יותר על הפלטפורמה שלנו יש ניסיון עולמי של 300,000 מחוסנים במשך שלוש שנים, כך שיש לנו ניסיון שהוא יחסית בטווח ארוך לניסוי ומעבר למספר החודשים שנבדקים בבדיקות הבטיחות הראשונות. יש לנו בידיים חיסון יעיל ובטוח. ביצענו ארבעה מודלים של בעלי חיים לפני שניגשנו לבדיקות בבני אדם. למיטב ידיעתי, אף חברה בעולם לא בדקה את החיסון שלה בארבעה מודלים. בדקנו גם בחיות קטנות, גם בעכברים מהונדסים, בדקנו גם בחזירים שהם חיית מודל שדומה ומתאימה לבני אדם כחיה גדולה, ובכל המודלים האלה בדקנו גם יעילות, גם בטיחות. מאחורינו עכשיו יש גם 80 בני אדם מתנדבים מוזרקים במדינת ישראל, עם תופעות לוואי מאוד מינוריות, ואני בטוח שכך יהיה גם בהמשך. ידוע אם מישהו מה-80 נדבק בקורונה? זו לא המטרה של השלב הזה. ייתכן שמישהו מהם נחשף, אבל זו לא המטרה. המטרה של השלב הזה היא בעיקר להראות בטיחות בפרוטוקולים שונים. את היעילות אנחנו נבדוק בבני אדם בהמשך, בשלב השלישי, על ידי אנשים שייחשפו אולי במקרה לנגיף הקורונה אבל בדרך אנחנו גם נבדוק בנוגדנים. יתרון נוסף של החיסון שלנו אני אומר את זה בזהירות, כי בניגוד להצהרות של חברות אחרות אנחנו מאוד אחראים גם בהצהרות שלנו ובאמירות שלנו. כנראה שהחיסון שלנו יצריך הזרקה אחת ולא שתיים כמו במרבית החברות ויש לזה משמעות פרקטית עצומה, כי גם כך לחסן את כל תושבי מדינת ישראל ברור שזה מונסטר לוגיסטי וברור שלחסן את כל תושבי מדינת ישראל פעמיים חודש אחרי חודש, אני באמת לא מקנא במי שיהיה אחראי על התהליך הזה. החיסון שלנו כנראה יכלול הזרקה אחת. אמרתי ואני רוצה להגיד בצורה חדה מאוד, אנחנו לא חברה שמריצה מניות, לא מכרנו מניות, אין מניות למכון, לא מכרתי מניות למכון ביום ההכרזה שלנו. אנחנו מאוד מאוד אמינים. נאמר פה על מה שאסטרה זניקה עשתה, ובמקרה התמים ביותר זו טעות. מי שקורא את המאמר המקורי בניו יורק טיימס, יש שם אמירות קשות גם של ה-FDA וגם של האמריקאים. אנחנו לא נוהגים כך.

האתית והמדעית שלנו גבוהה מאוד. אסכם את הדברים שלי. אני רוצה להגיד שהחיסון שלנו הוא רגל בטוחה על הקרקע. זה לא חיסון חדשני, חיסון רנ"א, שיכול להיות שבעוד חמש שנים יגידו שהוא רעיון נפלא, אבל השאלה באמת אם זה יהיה רעיון נפלא. אני מקווה שזה רעיון נפלא. אנחנו לא ציפורים על העץ. אנחנו רגל מדעית בטוחה על הקרקע. אני חושב ובטוח שזה יהיה החיסון לטובת אזרחי מדינת ישראל.

תודה, פרופ' שפירא. רציתי לשאול, אם תוכל להוסיף, אני זוכרת שגם עדכנת אותנו בפעם הקודמת שהיית בוועדה לגבי חיסון נוסף שאתם עובדים עליו, סוג של תוכנית ב'. אתה רוצה להגיד על זה דבר מה? יש לנו תוכנית ב', יש לנו אפילו תוכנית ג', אבל הן תוכניות שהן לא במיינסטרים של העשייה שלנו. יש לנו את תוכנית ב', שהיא תוכנית מבוססת על חלבונים, שפרופ' פנט הציג אותה כאופציה. היא תוכנית מורכבת ואטית ולכן היא איזו דרך יציאה נוספת, אבל היא לא במיינסטרים שלנו. ויש לנו עוד דרך ג', שהיא ייצור על ידי שמרים, אבל אז הרגולציה מורכבת מאוד, מורכבת יותר ממה שעברנו, ולכן הן דרכים שברגע זה יש להן יותר חשיבות אקדמית מאשר חשיבות פרקטית. שמעתי את הסקירה. דובר על חודש אפריל לשלב 3. אם כך, מה הציפייה? מתי זה יהיה זמין לחיסונים? על אפריל מדברים במידה והדרכים ייפתחו בפנינו, באפריל אנחנו מדברים על תחילת שלב 3. לכן אנחנו מדברים על תחילת חיסון במהלך הקיץ. יכולות הייצור שלנו טובות. עד עכשיו ייצרנו 3 מיליון מנות שעוד לא בקבקנו אותן כי פשוט ברגע שמבקבקים אותן שעון התפוגה מתחיל לתקתק, אבל יכולת הייצור שלנו גבוהות, לכן יכולת הייצור שלנו היא לא צוואר בקבוק אלא יש לנו יכולת לסיים את שלב 2 במהירות, כמובן לסיים אותו טוב, להתחיל ולסיים את שלב 3. אני מניח שאת שלב 3 ברובו לא נעשה בארץ, גם כי אני מקווה שלא יהיו לנו מספיק חולים וגם כי אני מקווה שיהיו מקומות שיהיו יותר ידידותיים למשתמש. אני רוצה להגיד מילה אחת, ואני חושב שזה המקום להגיד אותה. יש בארץ נטייה גדולה מאוד לתת כבוד לחברות ששפת האם שלהן אנגלית, ולאחרונה גם כאלה ששפת האם שלהן היא רוסית. אני חושב שהרוח הגבית שלנו לא מספיק חזקה. אני חושב שיש פה מדע טוב מאוד. עומדים מאחורינו אנשי מדע מובילים, גם במכון וגם במדינת ישראל, שניים מהם צופים בנו עכשיו. יש פה עשייה טובה מאוד, בטוחה מאוד,

עשייה שנקייה משיקולים כלכליים. הייתי רוצה, למרות שאנחנו דוברי עברית, עדיין לקבל את אותה תמיכה ואותה אהדה שמקבלות חברות ענק, שהתקציב שלהן פי 30,

מהתקציב שלנו, שקיבלו הרבה מאוד הנחות

תודה רבה על העבודה שאתם עושים. זו הזדמנות להגיד מילה טובה, כי הרבה פעמים אנחנו רק שומעים את ראש הממשלה ואת שר הבריאות שמתגאים בהישגים של כחול-לבן,

אני חושב שזו הזדמנות להודות. אמרת פה שני דברים שלא השאירו את דעתי ברוגע. מצד אחד אמרת שאתם מתכוונים לייצר 15 מיליון חיסונים, ומצד שני אתה אומר שיש קושי להתמודד מול חברות זרות ששמן בשפה האנגלית. אנחנו ככנסת רוצים שיהיה חיסון. אנחנו רוצים שהאוכלוסייה תאמין לחיסון, כי לפי המחקרים 30% מן הישראלים כבר היום אומרים שהם לא רוצים להתחסן ויש חשש גדול מן הדבר הזה. בכוח לא תוכל להביא לחיסון כאשר אדם לא רוצה להתחסן. גם אם תעשה חקיקה הוא לא ירצה להתחסן ואתה לא תרדוף עם שוטרים אחרי האנשים להתחסן. אל תיתן רעיונות. זה בעיה ברמה לאומית. כששליש מן האוכלוסייה, בשל סיבות שונות, לא רוצה להתחסן או שהוא לא סומך על הממשלה, או שחלילה לא סומך על המכון הביולוגי, או שחלילה פשוט לא מאמין בקורונה ולא רוצה להתחסן זה בעיה. לא תגיד שיש שיעור קטן מן האוכלוסייה

הנתונים שנתת הם לא לגבי המכון הביולוגי, זה לגבי חיסון באופן כללי. כל הסקרים היום מראים תמונה קשה למדי. יש את התנועה של החבר'ה שבאופן עקרוני לא רוצים לחסן את הילדים, מדובר על 10,000 אנשים, שזה אחוז מינורי וקטן מאוד מן האוכלוסייה. פה בכל סקר שליש מן הנשאלים אומרים שגם אם יהיה חיסון בשוק, גם אם כבר יתחילו לתת את החיסון הזה בקופות החולים הם בוודאות אומרים שהיום הם לא רוצים להתחסן ובטח לא לחסן את הילדים. השאלה היא זאת: כשאתם מייצרים 15 מיליון חיסונים, שלא ייווצר מצב וכמובן אני לא מאחל שייווצר מצב כזה שאתם כמכון ואנחנו כמדינה נישאר עם החיסונים האלה כשנקנה את החיסון הזול והמהיר של פייזר, של מודרנה ושל אסטרה זניקה. החיסון שלכם צריך להיות גם

למכור בעתיד אם אתם תאחרו לתת חיסון לכלל אזרחי ישראל. אתם מוכנים לשלב הזה? את בונים לקראת האפשרות שהחיסון שאתם מייצרים, יכול להיות שהוא יהיה יותר יעיל אבל אולי לא נצטרך אותו כי יש חיסון יותר זול ויותר מהיר? זו השאלה שלי. אדוני, אני חושב שהציבור מאמין לאנשי מקצוע, הציבור מאמין לאנשי מדע. בסוף השיקולים שלנו הם שיקולים נקיים לחלוטין.

אין לי שיקולים פוליטיים, אין לי שיקולים כלכליים. יש לאנשים שלנו אמת מדעית ויש לנגד עינינו את טובת אזרחי מדינת ישראל. יש לנו קבלות פחות קבלות בתקשורת המונים, אבל יש לנו קבלות בתקשורת המדעית. פרסמנו תוצאות שלנו לאחר שרשמנו פטנט בעיתונות המדעית הטובה ביותר, שזה עובר בקרת עמיתים של המדענים הנכבדים ביותר בעולם. יש לנו בקרת עמיתים של מדענים בארץ, יש לנו קהילה מדעית שנחשפה לחיסון שלנו. אני חושב שהאמת המדעית תנצח. אני מקווה מאוד שאנשים יבינו שאנשי מדע עומדים מאחורי הדבר הזה.

בעצם אינטרס מדעי והוא הומני פרופר, בלי אינטרסים אחרים. אני מקווה מאוד שאם ידבררו את הדברים האלה נכון אנשים יאמינו לחיסון שלנו.

אני מאמין בחיסון שלנו בכל ליבי. השאלה אם המדינה היום משקיעה מאות מיליונים בחיסונים שאפילו לא קיבלו אישור, ואם הם יגיעו והאוכלוסייה תקבל את החיסונים הללו, מה יהיה עם כל ההשקעה במכון שלכם? מה יהיה עם ההשקעה בחיסונים? אתם תוכלו למכור את זה לשכנים, למזרח, למערב? מה תעשו עם זה? אתם מוכנים לזה? העלות של החיסון שלכם תהיה אטרקטיבית בשוק העולמי? אם לא נגיע לחיסון שלכם בארץ, כי יכול להיות שהמהירות פה יותר חשובה מהאיכות כרגע. עד עכשיו הושקעו בחיסון שלנו רבע מיליארד שקלים, בעוד שבחברות הענק הושקעו בכל חברה יותר מ-3 מיליארד, ולא שקלים אלא דולרים. לכן העלות שלנו מאוד אטרקטיבית. מחזרים אחרינו ממדינות מכל העולם. יש אחרינו מחזרים רבים. מדינות רבות רוצות להשתתף בניסוי שלנו. כבר בניסוי עכשיו מפאת סודיות ומפאת פרטיות לא אחשוף אנשים בכירים ממערך הבריאות במדינת ישראל רוצים להתנדב לשלב 2 שלנו, אנשים בכירים מסגל א' רוצים להתנדב לשלב 2 שלנו. אמר פעם דן בן אמוץ המנוח: "ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו". אם אזרחי מדינת ישראל לא ירצו את החיסון שלנו, ואני בטוח שירצו ולצערי אני גם בטוח שיזדקקו לו, אז יש הרבה מאוד מדינות שישמחו ליהנות מן היכולות המדעיות שלנו ומהחיסון שלנו.

לא בטוח שזה בחירה של אזרחים. אם החיסון שלנו יהיה באותו זמן על המדף עם החיסונים של פייזר ומודרנה אז יש אפשרות לבחור. לדעתי יש פה אמירה חשובה גם שלנו, שלא בהכרח המהיר ביותר הוא הבטוח ביותר, לפעמים זה אפילו ממש להיפך, ואז השאלה היא האם צריך להעדיף את מה שמגיע מהר-מהר.

גם אני לא בטוח. אמרתי את זה וגם כתבתי שאני לא מאמין באובססיה לקנות כל דבר שיוצא. תחכו. הכסף שנשפך כרגע מישהו יצטרך לתת עליו דין וחשבון. אחת הסיבות שאני עורכת את הדיון הזה היא גם כדי לשמוע, שאנשים יבינו אילו סיכונים אגב, כנראה לא יודעים בכלל על הסיכונים שיש בחיסונים של רנ"א, שהתקדמו אליהם בריצה כדי לא לפספס. יכול להיות שזה נכון, אבל יכול להיות שאנחנו עושים פה מהלך מסוכן לאזרחי מדינת ישראל, אפרופו מודרנה ופייזר. אני לא יודעת, בשביל זה יש את המדענים. אנחנו יכולים רק לשאול את השאלות הנכונות. תודה לך, פרופ' שפירא. תודה רבה ויישר כוח. אני רוצה לחדד משהו בכל זאת כי אנחנו נדבר בהמשך עם נציגי משרד הבריאות. אמרת שאם לא יהיו קשיים תתחילו את השלב השלישי באפריל. הבנתי מדבריך שיש גם קשיים היום ולכן העלית את הספק הזה. הקשיים האלה יכולים למצוא את פתרונם במשרד הבריאות? זו הכתובת? אענה בזהירות רבה מאוד. עברנו דרך ארוכה מדי וקשה מדי. כאשר מכון פול ארליך, שהוא מכון רגולציה יוקרתי מאוד וקפדני מאוד בגרמניה, מכון לרגולציה ביולוגית, שהאנשים שם מאוד מעונבים, מאוד גרמנים, ראה את הדרך שעברנו, הוא חשב שעברנו דרך ארוכה מדי ומורכבת מדי, ולא ארחיב מעבר לזה, המבין יבין. אנחנו נשתמש ביכולת הפרשנות שלנו כאשר נדבר עם משרד הבריאות. תודה לך, פרופ' שפירא, והרבה הצלחה. תודה רבה לכם, תודה על ההקשבה. נשמע עוד שני אנשי מדע לפני שנגיע למשרד הבריאות כדי להבין קצת יותר ולקבל עוד אינפורמציה. פרופ' דניאל כהן מבית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שהוא חבר בוועדה בנושא קורונה של ארגון הבריאות העולמי,

אני מניחה ששמעת מתחילת הדיון מה מעסיק אותנו: החשש מהסיכונים, המחשבה איך יחליטו מה לתת ברגע שמדינת ישראל רוכשת כמה סוגים. נשמח מאוד לשמוע את מה שיש לך להגיד בנושא. בבקשה. תודה רבה על האפשרות להתייחס. בסך הכול אנחנו נותנים חיסונים לאנשים בריאים ותמיד צריך לשקול את התועלת מול הסיכון. במחלה כמו קורונה, כמו במחלות אחרות בעבר, יש בהחלט עניין רב וחשיבות רבה להשתמש בחיסונים שיכולים להוביל אותנו לעצירת המגפה ולסיים את הפרק הקשה הזה לעולם כולו ולמדינת ישראל. רק צריך להסתכל לטווח ארוך ולהבין שכדי ממש להוריד באופן משמעותי את ההדבקה, ובכלל להוריד מהיקף המגפה, אנחנו נצטרך, תוך כדי שימוש בחיסון יעיל מאוד, להגיע לכיסוי משמעותי של האוכלוסייה, עד כ-50%, 60%, אולי 70%, כדי להבטיח גם לאלה שלא מתחסנים את המיגון העקיף, את חסינות העדר, ואז נימצא במקום שאפשר יהיה להרגיש שהתמודדנו בהצלחה עם המגפה. כל הכיסוי מתחת לרמות האלה יאפשר המשך של ההתמודדות עם הקורונה, אולי לא בהיקף של מגפה אבל בהיקף של מקרים,

של תחלואה מתמשכת, אמנם בהיקפים הרבה יותר נמוכים. כלומר אנחנו צריכים להסתכל קדימה כאשר נגיע לחיסון שהוא יעיל ומקובל ורשום. נחזור למצב שבו אנחנו נמצאים היום וכל הגישות שהוזכרו כאן יש דבר אחד מעודד מאוד, שכל החיסונים שהוצגו מציגים אנטיגן אחד שמקובל כאנטיגן הפרוטקטיבי, וזה ה-ספייק אנטיגן. זה דווקא מעודד, אפשרות להגיע עם כל החיסונים שיראו יעילות בשלב 3, בשלב האחרון, אפשרות להגיע לרישום ולשימוש מקביל בחיסונים האלה. זה דבר שצריך לקחת בחשבון. עוד דבר שצריך לקחת בחשבון, שעם ההתקדמות בהערכה של התרכיבים החיסוניים האלה בשלב השני, ובעיקר בשלב השלישי, כאשר שופטים אותם מול התגובה החיסונית שהם יוצרים והיכולת שלהם להתמודד עם המחלה, אפשר להגיע למה שנקרא באופן מדעי Correlates of protection, מדדים אימונולוגיים שיאפשרו לנו לשפוט את החיסונים באופן השוואתי בלי לחכות לתוצאות סופיות של ניסויים שלב 3, וזה על ידי האפשרות לראות את התגובה החיסונית, במיוחד במונחים של נוגדנים פונקציונליים, הנוגדנים המנטרלים, שכנראה שהם ה-Correlates of protection, וזה בהשוואה מול איזשהו סטנדרט בין-לאומי שכרגע הוא בפיתוח מתקדם על ידי ארגון הבריאות העולמי. בזה אפשר יהיה להשוות בין החיסונים ולהשתמש אפילו במקביל ובאופן יישומי בלי להגיע אפילו לשלב של ניסוי שדה, של הוכחה של כל אחד מן החיסונים, הוכחה של הגנה בשדה. יש לנו דוגמאות לכך. בחיסונים חדשים בשנים האחרונות נגד צהבת מסוג A או B לא צריכים לחזור ולעשות את כל התהליך של הערכה של מיגון בשדה מפני שיש לנו מדדים אימונולוגיים שאנחנו יכולים לומר שהם מושגים באותה שיטה כמו החיסונים הראשונים ואז לרשום גם תרכיבים חיסוניים חדשים שמתבססים ומעוררים אותה תגובה חיסונית. זה מצב שאפשר להגיע אליו אולי גם עם החיסונים לקורונה. אם הבנתי נכון, ארגון הבריאות העולמי יקבע את רמת הנוגדנים הרצויה, באופן שיאפשר לנו להבין לגבי כל חיסון לאיזו רמת נוגדנים הוא יכול להביא את האדם המתחסן.

זה תהליך שבפיתוח ייקח חודשים, ואולי אפילו יותר, אבל אז אפשר יהיה באמת לדעת ולהשוות באופן ברור בין החיסונים מבחינת יצירת הנוגדנים. כמובן יש פרמטרים חשובים, אולי חשובים עוד יותר, וזה הבטיחות ורמת הראקטוגן, התגובתיות של החיסונים האלה, ואנחנו בודקים אותם בשלבים האלה. בסך הכול אנחנו צריכים להיות אופטימיים מבחינת הגישות השונות של פיתוח יישומי, במיוחד הגישות שמראות יעילות מרשימה מאוד בשדה כבר, אם כי אנחנו צריכים לחכות לתוצאות שיתפרסמו לא רק בדיווחים לעיתונות אלא נתונים שהם ממש מדעיים, נתונים שצריכים להתחזק בהמשך מעקב. יעילות שאנחנו רואים לטווח קצר יכולה להיעלם לטווח ארוך יותר. אנחנו גם רואים שהתגובה החיסונית לזיהום הטבעי גם היא הולכת ויורדת ולא ברור מה אורך החיים שלה. זה דבר שאנחנו צריכים לראות למשך זמן. גם הבטיחות צריכה להיבדק לאורך זמן. גם ה-FDA ורשויות רגולטוריות אחרות דורשות מעקב של חודשים, מעקב ארוך-טווח ובהיקפים גדולים על בטיחות. בבטיחות אפשר יהיה להגיע במיוחד להערכת סיכון מול תופעות לוואי פחות שכיחות, דבר שמחייב מדגמים גדולים יותר רק בשלב 3 ואחר כך במה שנקרא Post marketing evaluation. כלומר תהליך ההערכה של הבטיחות גם ייקח זמן רב. שוב, אנחנו נמצאים במצב מעודד אבל צריך לחכות ולהגיע לנתונים שיתפרסמו, נתונים שאפשר יהיה אובייקטיבית להעריך אותם ולסמוך עליהם. עד כה פורסם יותר הודעות לתקשורת ופחות נתונים מדעיים שאתם כאנשי מדע יכולים להיאחז בהם ולקבל מהם תובנות? מה שפורסם בשלב 1 ובשלב 2, בדיקת אימונוגניות ובטיחות בשלבים הראשונים כפי שהוזכר לגבי החיסון הישראלי וחיסונים אחרים פורסם בעיתונות, וגם פורסמו נתונים שמודדים שוב אותו אנטיגן, אותה תגובה חיסונית שהגנה במודלים של בעלי חיים. אבל מה שפורסם עד עכשיו בניסויים קליניים לבדיקת המיגון של החיסונים זה רק מה שכולנו שמענו באותה אוזן מן הדיווחים בעיתונות, וזה לא מספיק.

אני חבר בוועדה של ארגון הבריאות העולמי שבוחנת חיסונים שיכולים להיות מועמדים להיבדק בניסוי שדה גדול של ארגון הבריאות העולמי בשלב 3, באופן השוואתי מול קבוצת פלצבו, קבוצת אין-בו בין-לאומית, כדי לראות את המיגון שמקנים בשדה, כדי להגיע לחיסונים שיכולים לקבל את המטרייה של ארגון הבריאות העולמי. הבדיקה של החיסונים המועמדים האלה, שכל חברה וכל גוף יכולים להציע את החיסונים שלהם שמגיעים לניסויים קליניים, האפשרות הזאת היא השוואה אובייקטיבית ובדיקה באופן מדוקדק מאוד של כל שלב של בטיחות וכל שלב של הפיתוח הקליני והפרה-קליני של החיסונים האלה לפני שהם מתקבלים כמועמדים לניסוי קליני גדול על ידי ארגון הבריאות העולמי. כל הגורמים האלה הביעו נכונות לשתף פעולה עם זה? הם מעוניינים? זו שאלה טובה מאוד. יש גופים שמציגים את החיסונים האלה לבדיקה והערכה של ארגון הבריאות העולמי, במיוחד כאלה שמגיעים לניסויים קליניים מתקדמים, אבל יש חברות גדולות, למשל פייזר או חברות אחרות, שלא בהכרח צריכות את התמיכה של ארגון הבריאות העולמי כי יש מספיק תמיכה תקציבית כדי שהן יעשו את ההערכה שלהן באופן עצמאי. אנחנו מדברים על חברות שונות שמציעות את החיסון. ייתכן שגם גופי הפארמה הגדולים יצטרפו למאמץ הבין-לאומי הזה של ארגון הבריאות העולמי, שבודק באופן אובייקטיבי ושוויוני את החיסונים המועמדים השונים. הסיוע של ארגון הבריאות העולמי הוא לא רק תקציבי.

בחינה אובייקטיבית יותר. אם חברה כמו פייזר לא משתתפת בזה, נראה לי שנגרע ממנה החותם האיכותי האובייקטיבי של ארגון הבריאות העולמי. אנחנו מדברים על שלבים מתקדמים. פייזר נמצאת בשלב הרבה יותר מתקדם, עם תוצאות כבר בשדה. אמנם תוצאות המיגון דווחו לא בעיתון מדעי. אנחנו מדברים על ארגון הבריאות העולמי שעובד על החיסונים שנמצאים בשלבים שהם פחות מתקדמים, או כאלה שרוצים להיבדק בניסוי קליני, שהוא ניסוי השוואתי. פייזר ומודרנה וחברות אחרות נמצאות בשלבים שהן בעצמן מוכיחות את היעילות של החיסון בשדה. אשמח לשמוע ממך כמומחה על חיסוני הרנ"א והאם יש פה סיכון שאנחנו עדיין לא מודעים אליו. זה מה שפרופ' פנט הציג, שמביאים הרבה מומחים ושופטים. זה באמת גישה מעניינת ביותר, שהעלתה תוצאות טובות, לפחות שני החיסונים האלה, של פייזר ושל מודרנה, בשלב הפרה-קליני, עם מיגון במודלים של בעלי חיים. זה מעודד. חוסר הניסיון עם החיסונים האלה, שאין אף חיסון רשום בשימוש רחב בעולם בסוג חיסוני הרנ"א, זה תמיד סימן שאלה, וכאן בהחלט צריך לחשוב ולראות ולעקוב באופן ברור וזהיר.

עד עכשיו אין שום דבר שלילי שיכול לקפוץ ולומר: היזהרו. זה מה שאנחנו יודעים היום. הגישה מרתקת וטובה, אבל שוב, הניסיון הוא תמיד סימן שאלה. להבדיל מגישות אחרות, גם של הווקטורים,

והשיטות של חיסוני הסאב-יוניט שהוזכרו, אם כי חלק מהם צריכים עיבוד, במיוחד החלבונים שניתנים באופן נפרד. כפי שפרופ' פנט הציג, יש יתרונות וחסרונות לכל גישה. בגדול הייתי אומר, צריך להיות די אופטימיים לגבי ההצלחה של התגובה החיסונית.

כולם מציגים את אותו אנטיגן פרוטקטיבי, את הספייק אנטיגן.

אגב, כמי שיש לו מבט מלמעלה על התהליכים השונים וחבר גם בוועדה הרלוונטית בארגון הבריאות העולמי, המרוץ הזה לחיסון,

פופולרי בקרב החברות השונות והמדינות השונות, אין חשש שהוא גורם להרצת שלבים חשובים באופן מהיר מדי בתהליכי הניסויים, בתהליכי הייצור, בתהליכים השונים שנדרשים כדי להפיק חיסון

זה כמובן נקודה חשובה מאוד, אבל מה שבדרך כלל לוקח 15 שנים כדי להגיע לרישום של חיסון, רישום של שימוש בחירום על ידי ה-FDA או הרשות הרגולטורית האירופאית, פה אנחנו מדברים על בסך הכול שנה אחת. אבל היו כמה דברים שהובילו להשגה של מצב כזה. אחד מהם הוא שהרצף של הנגיף כבר בינואר היה ידוע וזה נתן דחיפה בלתי רגילה לפיתוח של הגישות השונות של חיסון. דבר נוסף הוא השיטה של הרבה מאוד ניתוחי ביניים והרבה מאוד ועדות בלתי תלויות, שבודקות כל שלב בפיתוח הפרה-קליני ובעיקר הקליני של החיסונים באופן מקביל, או לפחות חלק שהוא מקביל, כך שאפשר יהיה להתקדם. לכן גם עם התרכיב הישראלי ותרכיבים אחרים משתמשים באפשרות הזאת, של חלק מקביל אבל של עזרה בוועדות בלתי תלויות כדי לדעת האם אפשר להתקדם לשלב הבא, למרות שעדיין אין את כל התוצאות של השלב הראשון, אבל בעיקר על בסיס תוצאות של בטיחות.

פרופ' דניאל כהן, שהסכמת להצטרף אלינו. נפנה כעת לפרופ' תומר הרץ, מומחה לחיסונים, אימונולוג מאוניברסיטת בן גוריון. תודה שהצטרפת אלינו. אשמח אם מעבר לדברים הכלליים שאתה רוצה להגיד על החיסונים תתייחס גם לשאלות שהעלינו פה על החששות ועל הסיכונים שקיימים, ובכלל.

אני מסכים עם הרבה מן הדברים שנאמרו לפניי בהקשר למאמץ ההרואי שנעשה,

לפיתוח חיסונים לקורונה ועד כמה המאמץ הזה עשוי להניב פירות, שאנחנו נראה את האפקט שלהם כבר בחודשים הקרובים.

מתקדמים יכולים לייצר חששות ודאגות אמיתיים.

שנאמר קודם, עד שהתוצאות יפורסמו בעיתונות עם ביקורת עמיתים קשה מאוד לדעת בצורה מפורשת, להעריך את האיכות שלהן.

משכנעים. פרופ' הרץ, יש סיבה להאמין שכבר בינואר יתחילו לחסן בישראל?

חושב שכל הציפיות, כפי שנאמר בתחילת הדיון על ידי אחד מחברי

ללא ספק צריך להיערך לקמפיין ציבורי נרחב, שמשרד הבריאות צריך להוביל אותו ומדענים צריכים להיות מעורבים בו, כדי לשדר לציבור את החשיבות של החיסון וכדי להעביר מסרים שעומד

אבל על

תוך כמה זמן נדע הרי החיסונים ייצאו מתישהו לאחר קבלת כל האישורים ועדיין אני מניחה שיש תקופת זמן שבמהלכה ייתכן והחיסונים בשיטה הזאת כן עלולים להציף

היא קשורה בשינויים שהנגיף יעשה ועד כמה השינויים הגנטיים ברצף שלו יובילו לצורך בחידוש חיסוני הקורונה. אספר ש-25% מן ההדבקות העונתיות בתחלואה נשימתית בישראל נובעות מקורונות

לא צריך לפרט על ההשלכות הקשות של המגפה הזאת, גם התחלואה הקשה בקרב אנשים רבים וגם ההשפעות של מה שנדרש לעשות בכדי למנוע תחלואה ותמותה קשים עוד יותר, כפי שהוועדה מכירה ודנה בהם ונאמרו גם בהתייחסותי הקודמת

ולכן הסיכון האלטרנטיבי שאל מולו צריך לשקול את הסיכונים האפשריים בחיסון הוא למעשה מכפלה של סיכונים ולא סתם הסיכון שבתחלואה עצמה, אלא צריך להחשיב פנימה גם את הסיכון שאדם ילקה בתחלואה. לכן הסטנדרט הבטיחותי הנדרש מחיסונים גבוה בהרבה מאשר הסטנדרט הבטיחותי הנדרש מתרופות

מנגיפים אחרים אנחנו יודעים שזו אפשרות קיימת. בחצבת שלוקים בה בינקות יש סיבוך מסוכן מאוד, אנצפלופתיה, שמופיע סביב גיל שמונה, עם פגיעה מוחית לא פשוטה

אולי כבר עשרות אלפים שהתחילו את החיסון. אבל בסופו של דבר, כפי שאמר קודמי, יהיו הרבה מאוד חיסונים גם בטכנולוגיה הזאת וגם שם יהיו עשרות אלפים בשלבי

בשיטה הזאת מתחילים דווקא עם אנשים שנמצאים בסיכון גבוה, בין אם בהסתברות לחלות ובין אם בהסתברות לנזק כתוצאה מן התחלואה. אז מכפלת ההסתברויות היא גבוהה יותר

לכן גם אם נתחיל לחסן מוקדם, נתחיל כמובן באוכלוסייה

למעשה יתאפשר מייד אחרי פרסום חלקי של נתונים מתוך פאזה שלישית ורגולציה להתחיל לחסן. אלה הסיכונים העיקריים

אותה נצטרך לבחון אל מול תוצאות הניסוי. לכל אחת מן הפלטפורמות שאנחנו מדברים עליהן יש מנגנונים ביולוגיים שבגללם עשויים לחשוד שיהיו להם תופעות לוואי או סכנות מסוימות אבל יש גם מנגנונים ביולוגיים

אמרנו שהנושא הראשון הוא תזמון. הנושא השני יהיה מגבלות רגולטוריות, אם יוטלו וכאשר יוטלו. חיסונים יתחילו באישורי חירום או מקביליהם ברחבי העולם, ולאחר מכן כשיצטבר עוד מידע יעברו גם רישום בשיטה

אתם עדיין חושבים שבינואר ניתן יהיה להתחיל בחיסונים? אם יהיו לנו חיסונים אנחנו חושבים שכן. התוצאה של זה תלויה בחברות שאיתן התקשרתם. בחברות שאיתן התקשרנו, בפרסום התוצאות. אני מניח שקודמיי הסבירו שכל מה שפורסם עד כה זה הצהרות לציבור הרחב ולא נתונים בצורה מדעית כפי שאנחנו רגילים לעבור

אנחנו לא נחסן אף אדם בישראל בלי שהרגולטור אצלנו יעבור על נתוני הבטיחות והיעילות ויקבל החלטה שקולה ומאוזנת עם הוועדות

שני הנתונים האלה חשובים מאוד,

אבל גם רק עם זה אי אפשר. בטיחות החיסון היא מרכיב מהותי בשאלה האם בסוף הוא יינתן לאזרחים במדינת ישראל. ציינת נכון, אנחנו רוכשים חיסונים עוד לפני שיש לנו את הנתונים

חברת מודרנה כדוגמה פרסמה הקלה בתנאים הלוגיסטיים הנדרשים. היא פרסמה את זה במקביל לפרסומי היעילות שלה ולכן הדיווח הזה נעלם לחלוטין בתקשורת העולמית, אבל

אני אמנם לא הגורם שמלווה את המכון הביולוגי בעשייה שלו, הרגולטור אצלנו עושה את זה. אני לא חושב שיש איזשהו גורם בירוקרטי שמעכב איזשהו פיתוח. כל המאמצים של משרד

אני יכול להתייחס בזהירות. הסיבה היא שאני כבר התחלתי לראות מידע שזורם אלינו תחת חיסיון שנובע מתהליך הרישום. אני לא סבור שמשרד הבריאות

מכיוון שהם באמת לא מחזיקים זמן רב מעמד בגוף. זמן מחצית חיים של M רנ"א הוא מאוד מאוד קצר. כן אין לנו סיבה לחשוד בחיסונים האלה כגורמים לאילו תופעות לוואי ארוכות-טווח הרבה יותר מחיסונים אחרים אלא להיפך, ועל אחת

לכן רציתי לומר אותה. בעצם את חיסון תאי M רנ"א המציאו כחיסון טוב יותר מחיסוני הדנ"א. מכיוון שהוא לא נכנס לגרעין הסיכוי שלו לעבור לתוך הגנום שלנו ולעשות שם נזק הרבה יותר קטן,

ד"ר פיינשטיין, אתה רוצה התייחסות קצרה לעניין הזה? אשמח להגיד שלמיטב ידיעתי חברת מודרנה הציגה לרגולטור שמלווה אותה את תוצאות הפאזה הראשונה שלה לפני שהיא התחילה בחיסון אנשים במסגרת

קודם כול, אני רוצה לומר שמעולם בהיסטוריה האנושית בטווח זמן כל כך קצר לא הגענו להישג יוצא דופן של פיתוח חיסונים בגישות

את

בצער רב אבל זאת המציאות. אנחנו יודעים את זה גם מחיסוני השפעת.

חשוב לשתף כמה שיותר גורמים מאוכלוסיות שונות, מן האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית, כדי לייצר קמפיין של עידוד חיסונים, שצריך להיעשות בהרבה מאוד אופנים. זה לא רק קמפיין בתקשורת. זה משהו שצריך ללכת הרבה יותר עמוק. גם צריך לזכור שאנחנו יודעים ממחקרים שאדם מאמין יותר לרופא המשפחה שממליץ לו על החיסון, יותר מאשר לגורם עלום ממשרד הבריאות. עוד נושא שחשוב לי מאוד להדגיש הוא שיש לשמור על הוועדות המקצועיות המעולות שיש למדינת ישראל, הוועדה המייעצת לחיסונים בראשות פרופ' שמואל רשפון, צוות הטיפול במגפות, ולהישמר מאוד מפוליטיזציה. היו כל מיני רעיונות על ועדות שרים למיניהן שיעסקו בנושאים האלה. אני חושב שזה דבר לא נכון, זה יפגע באמון של הציבור. אם מדברים על שקיפות, אני חבר בקבינט מומחים בראשות פרופ'

אמרתי גם לו וגם לפרופ' חזי לוי, אני מאוד ממליץ שהדיונים של הוועדות השונות יהיו פתוחים לציבור. ב-10 בדצמבר הולך להיות דיון של ה-FDA על חברת פייזר. גם באיחוד האירופאי עושים שימועים בנושא הזה. מבחינתי גם הדיון בוועדה הזאת הוא חלק מן התהליך. הדברים צריכים להיות כמה שיותר שקופים. לשאלתך, אולי נתחיל לחסן בינואר בכמות מסוימת,

ואולי טוב שכך, שהדברים ייעשו בצורה יותר הדרגתית כי אנחנו צריכים עוד זמן כדי לתכנן את הקמפיין הזה, כדי לקבל הרבה יותר נתונים, כדי שנוכל לעודד את ההתחסנות. אנשים שואלים על תופעות לוואי. צריך להבין שיש את שלב 4 של הפוסט-מרקטינג, וגם מדינת ישראל תמשיך לעקוב אחרי תופעות לוואי, אבל בינתיים מכל הנתונים שקיימים, הנתונים מאוד מעודדים. צריך להבין שהטכנולוגיות, אפילו טכנולוגיות של ה-messenger רנ"א, זה לא דבר שהמציאו אותו עכשיו, כבר כמה שנים עוסקים בכך. טוב שיש חיסונים מסוגים שונים. למשל מי שזוכר את מחלת הפוליו ואת ההתחסנות ב-2013 2014, שם למשל יש שני סוגים של חיסונים. בסך הכול משמחות מאוד ההתפתחויות האלה. אני מברך מאוד על ההשקעה במכון הביולוגי בנס ציונה. חשוב מאוד ברמה האסטרטגית שיהיו למדינת ישראל יכולות פיתוח חיסונים. השאלות שנשאלו, האם הכסף נזרק, או דברים מן הסוג הזה, אני חושב שזה ראייה לא נכונה. החיסון הזה הוא לא ריצת 100 מטר, הוא מרתון,

ואנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך. חשוב שגם נשמור על יכולות הייצור במדינת ישראל, זה לדעתי חלק מן הביטחון הלאומי שלנו. בנושא האזורי חשוב מאוד שייצא מסר מן הוועדה, ואמרתי את זה גם בפורומים אחרים, שנראה איך אנחנו דואגים שיהיו חיסונים גם לרשות הפלסטינאית. אנחנו בסוף בשכונה קטנה וזה אינטרס שלנו שגם ברשות הפלסטינאית תהיה התחסנות. אני יודע שיש מחשבה כזאת אבל צריך לעקוב ולראות שהדבר הזה באמת קורה, כפי שסייענו לרשות הפלסטינאית בנושאי בדיקות ודברים אחרים. התחסנות של צוותים רפואיים היא נושא רגיש שצריך להשקיע בו מחשבה מיוחדת. אסיים ואומר דבר אחד, שהוא פחות לגבי הוועדה הזאת אבל באופן כללי. אנחנו חייבים לחזק את ארגון הבריאות העולמי. חבל מאוד שהיום שוק התרופות נעשה תחרותי.

שמכונה Vaccine-Nationalism, שכל מדינה עושה את המשאים ומתנים הסודיים שלה, וראיתם שנציג משרד הבריאות צריך לשמור על סודיות אני חושב שזה דבר לא טוב. אין לנו ברירה כרגע כי אנחנו בתוך המשחק הזה אבל אם היינו נותנים יותר כוח לארגון הבריאות העולמי ומשתפים איתו פעולה ישראל משתפת פעולה אבל גם מדינות אחרות בפרויקט שלהם של בדיקת החיסונים, השוואה האחד לשני מול פלצבו, זה היה טוב יותר לאנושות וגם המחירים בסוף היו זולים יותר. מרכז המחקר של - - - אמר שכתוצאה מה-Vaccine-Nationalism יש הפסד לעולם של למעלה מטריליון דולר כי התחרות הזאת והסודיות משחקים לידיים של חברות התרופות. אז טוב מאוד שישראל נמצאת בתהליך של ייצור חיסון, טוב מאוד שישראל לא שמה את כל הביצים בסל אחד. עדיין חסר מידע. יש לנו עכשיו זמן. אסור לנו לחשוב שהחיסון יגיע ומייד ייפתרו כל הבעיות. זה ייקח זמן ויהיה הדרגתי. טוב שננצל את הזמן לעידוד חיסונים ולשמירה על

אני רואה שאורי פיינשטיין כותב כאן שישראל הצטרפה ל"קובקס". זה נכון וזה דבר מצוין.

תודה, פרופ' דוידוביץ. אחרונת הדוברים לפני שנסכם, ד"ר דיצה

רציתי רק לתקן שתי תפיסות מוטעות שקיבלו קצת תהודה גם בוועדה הזאת. תפיסה אחת היא שהרנ"א הוא פלטפורמה חדשה שלא נוסתה על בני אדם. זה פלטפורמה שקיימת כבר כמה שנים והיו כבר עשרות ניסויים קליניים של שלב 1 וגם שלב 2 למחלות זיהומיות, למשל לשפעת החזירים, אפילו מודרנה עשתה את זה, ולזיקה גם מודרנה עשתה. כלומר הצטברו נתונים רבים למדי על בטיחות שלב 1 זה בעיקר בטיחות, שלב 2 הוא כבר גם בטיחות אבל גם שיפור של תנאי החיסון, ויותר מזה, גם היו הרבה ניסויים על חיסונים לסרטן.

אף אחד מהם הוא לא לקורונה אבל מבחינה עקרונית הפלטפורמה הזאת, של שימוש ברנ"א, כבר אספה הרבה מאוד אנשים בעולם שקיבלו את החיסון הזה, הזריקו להם אותו ועקבו אחריהם יותר מאשר עכשיו, במשך שנה, ובמקרה של סרטן אפילו שנתיים. כך שהחשש הזה הוא הגיוני לגבי כל חיסון, אבל להגיד שזה עוד לא נוסה בבני אדם זה תפיסה מוטעית. התפיסה השנייה שתופסת הרבה נפח בדיונים היא הנושא של עיגול פינות.

כל העסק הזה נעשה מהר מאוד אבל לא בגלל שוויתרו על איזשהו שלב בתהליכים של בטיחות ויעילות אלא בגלל שהפלטפורמות הראשונות היו קיימות כבר ולכן ה-FDA או ארגוני הרגולציה לא היו צריכים להתחיל לבדוק כל שלב ושלב בתהליכי הייצור, במכשירים, בחומרים שבהם משתמשים ואפשר היה להשתמש באישורים הקודמים. זה מאוד זירז. והדבר השני, היה פה כסף, כך שאפשר היה לזרז מאוד את הניהול של הניסויים הקליניים, שהם מאוד מאוד יקרים ובדרך כלל חברות מתעכבות מאוד עד שהן אוספות מספיק כסף לשלב הבא, או עד שעושים אנליזה של התוצאות. פה זירזו את זה. והדבר השלישי הוא שבעצם היה מייד גם ארגון של מנגנוני הייצור, שהם גם לוקחים זמן. והדבר הרביעי, שיש פה מגפה אז אפשר היה מהר מאוד לאסוף מספיק מקרים של תחלואה ולעשות את הסטטיסטיקה. אני חושבת שלא כדאי להמשיך ולהפחיד ולהביא טענות שהן לא לגמרי מדויקות. צריך לשנות את התפיסות הללו.

תודה, ד"ר לוין. זאת בדיוק הסיבה שאנחנו מקיימים את הדיון הזה,

להסתמך על דברים שנאמרים בתקשורת אלא להסתמך על מומחים ועל אנשי מדע, שיגידו את הדברים מתוך ההבנה שלהם, לטובת האזרחים שישמעו ויבינו ביחד איתנו במה מדובר. תודה לך. אסכם את הדיון. קודם כול, לגבי המכון הביולוגי, אני לא יכולה להתעלם מהסבטקסט שלפחות אני הבנתי, הוא לא נאמר אבל אני הבנתי אותו, אולי בטעות. אגיד אמירה שיכולה להיות נכונה בכל מקרה, שאין ספק שחשוב שחיסון תוצרת הארץ יתקדם, זה ברור, לא צריך אפילו להסביר למה, בוודאי אם הוא יוכיח את יעילותו ואת בטיחותו, שיתקדם כמה שיותר מהר. לכן כוועדה אנחנו מוטרדים כשאנחנו שומעים בסבטקסט שייתכנו קשיים שעלולים אולי להביא לדחיית המועדים של השלבים שעוד באופק. אני קוראת לכל הנוגע בדבר בקרב הרגולטור, כמובן צריך לעשות הכול כפי שצריך, אני בטוחה שגם המכון הביולוגי רוצה לעשות את הדברים כפי שצריך וגם הרגולטור, אבל מפאת המגבלות השונות אנחנו לא יודעים בדיוק במה מדובר אבל אנחנו כן יכולים להעביר את המסר ולקוות שהדברים יתקדמו כפי שצריך, ובעזרת השם שגם יהיו תוצאות טובות. אני כן בעד אופטימיות זהירה, בטח אחרי ששמעתי את המומחים השונים שדיברו פה. חשוב שאנשי ציבור ונבחרי ציבור, לא מקרב המומחים, יהיו זהירים יותר בהבטחות שנוגעות לחיסון. הם כן צריכים לפעול ולקדם תהליכים אבל בכל הנוגע להעברת המסר לציבור צריך להיות זהירים כי שמענו מן המומחים וגם ממשרד הבריאות שיש עוד לא מעט נתונים שנדרשים. הנתונים שכבר קיימים מעודדים אבל יש עוד תהליך שצריך לקרות ומידע שצריך להילמד. עדיף שנשמע את הדברים בצורה אחראית מן הגורמים הנכונים ולא תוך שמיעת הדהודים של מועדים שלא תמיד מתכתבים עם המציאות. חשוב שלא תהיה תחושה שהנה עוד רגע אנחנו כבר כולנו מתחסנים ופטורים מן המגפה הנוראית הזאת, למרות שכולנו רוצים להיות פטורים ממנה ושהיא באמת תיעלם מן העולם, אבל המציאות כמו במציאות, צריך לעשות את הדברים באחריות וצריך שהציבור ימשיך להקפיד על שמירת ההנחיות, ימשיך בזהירות המתבקשת להימנע מהתקהלויות אסורות, וחשוב כמובן להקפיד על עטיית מסכות. מסר שהנה בעוד רגע החיסון פה וממשיכים להתנהל כרגיל הוא בעיניי מסר לא אחראי. אני בעד האופטימיות הזהירה ואני מקווה מאוד שבאמת נצליח להתקדם אל עבר חיסון שיעזור לנו להתגבר, אבל באחריות ובבטחה. אני מודה לכל המשתתפים בזום, לכל המומחים שהגיעו להשתתף איתנו. תודה רבה, וגם לצוות הוועדה. שיהיה המשך יום טוב, ובעיקר בריאות טובה.